חברי הכנסת, היום יום שני,

באייר התשפ"ב, 2 במאי 2022. אני מתכבד לפתוח את מליאת הכנסת. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו

הכנסת,

מטעם הממשלה: הצעת חוק ציוד רפואי (תיקון והוראת שעה), התשפ"ב 2022, הצעת חוק החברות (תיקון מס' 35), התשפ"ב 2022, הצעת חוק המידע

עשר דקות לרשותך.

היושב-ראש, חבריי השרים, השרות, נוכחות יפה, אפשר להגיד, איפה בועז, יו"ר הקואליציה, אפשר להגיד?

אפשר להגיד,

היא החליטה גם להעלות שורה ארוכה של מיסים, שהעלו פה בצורה חסרת תקדים את יוקר המחיה.

תבעטו באזרחים כשהם כבר על הרצפה. בכל דיון של העלאת מס חזרנו וזעקנו לכם:

שהיא חתול בשק. בואו נסביר לציבור איך סובבתם אותו על מילים מנופחות והבאתם תוכנית שמטרתה היא אחת: להוציא כמה שפחות כסף מקופת המדינה, שכמה שפחות עצמאים יוכלו לקבל את

זה בדיוק מה

ולא עצרתם.